אני מתכבדת לפתוח את דיון הוועדה בנושא אסטרטגיית היציאה מהסגר. אנחנו בדיון המשך מהדיון שפתחנו בשבוע שעבר. אני רוצה לומר בנקודת הזמן הזו, כשהתחלנו בתהליך ההקלות על הסגר, יש לנו הזדמנות מצוינת לבנות מחדש את אמון הציבור. אם יש משהו שברור לכולנו והוא לא במחלוקת, הוא שבלי הציבור אנחנו לא נצליח לנצח את ההתפשטות של המגיפה ולכן אנחנו ממש צריכים אותו במאבק אתנו. כדי שנוכל לקבל את אמון הציבור אנחנו חייבים שיהיו כללים מאוד פשוטים ומאוד ברורים, שינחו את המתווים השונים ביציאה מהסגר. כשאנחנו מדברים על כללים פשוטים זה אומר שיש לנו כלל ואנחנו אחר כך מחריגים את היוצאים מהכלל.

שאנחנו מייצרים הרבה מאוד חריגים ואז לא ברור בכלל מה הכללים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. אני רוצה לתת דוגמאות שעלו אתמול, למשל בעניין של 10 אנשים במבנה סגור, 20 אנשים בחוץ. פנו לפיקוד העורף ושאלו האם מותר להתאמן 20 אנשים בחוץ? אמרו כן, בתנאי שאין מאמן. אבל אם יש מאמן והוא גם רוצה לשמור על הכושר זה בסדר, כל עוד הוא לא לוקח כסף. עולה השאלה, אנחנו נלחמים בנגיף או נלחמים בפרנסה? אם השיקול הוא שיקול רפואי ומותר 20 אנשים בחוץ, אז מותר 20 אנשים בחוץ. כל עוד הם שומרים על המרחקים שנדרשים, על הריחוק הפיזי, על המסכות ועל כל הכללים האחרים. אותו דבר לגבי מה שקורה במבנה סגור, אם מותר עד 10 אנשים במבנה סגור, אין שום בעיה שיהיה בעל עסק, שנאפשר לו לקבל קהל של אדם או שניים, כל עוד הוא שומר על הכללים. הדברים צריכים להיות מאוד פשוטים אם אנחנו רוצים להרוויח את הציבור במאבק הזה. אני מוכרחה לומר שבאופן שזה מתנהל היום, אנחנו מטריפים את הציבור, לא מגייסים אותו. זה בדיוק מה שגורם לציבור לא להתנהג בצורה נכונה כשאנחנו צריכים אותו במקום ההפוך. אני יכולה לתת את אותה דוגמה גם על מורי דרך ועל עוד הרבה דברים אחרים שנבקש עליהם תשובות

לפני שאני פותחת את הדיון חשוב לי לומר, בואו ננסה לעשות את זה אחרת. ננסה לעשות את זה על פי כללים שהציבור יבין איך הוא יכול לקיים את שגרת החיים שלו, מצד שני להיזהר ולצד זה להגדיר את כל החריגים. סדר הדיון היום הוא תשובות של מספר משרדי ממשלה, בעיקר משרד החינוך ומשרד הבריאות. נפתח עם משרד החינוך משום שזמנם מוגבל בדיון הנוכחי ונבקש לשמוע איך הם נערכים ליציאה מהסגר.

זו אחת הסוגיות, אנחנו כמה חודשים באירוע הזה. אנחנו צריכים להיות מוכנים עם תכניות מגירה לכל יום שלא יקרה. אם אנחנו מחליטים שמחר יוצאים מהסגר, עוד שבוע או עוד חודש, צריכה להיות תכנית. לא צריך להכין את התכנית אחרי שמחליטים שמשחררים קצת מההגבלות.

משרד החינוך נערך לזה. נבקש ממשרד הבריאות לומר מה יהיה שונה בעוד חודשיים או בעוד שלושה כשאנחנו נכנסים לחורף, אל מול מה שקורה היום במערכת הבריאות, כדי שנבין אם הם אכן נערכים. בסוף הם החיילים בחזית והם יצטרכו לטפל בתחלואה.

נשמע את האורחים שלנו בזום ובכנסת, את הציבור, את בעלי העסקים ואת כל מי שלא הספיק לדבר בישיבה הקודמת. כפי שהתחייבתי, נפתח קודם כל עם מי שלא דיבר בפעם הקודמת ורק אחר כך נאפשר לחדשים. הצטרפה אלינו חברת הכנסת אימאן ח'טיב וחברת הכנסת סונדוס סאלח. נתחיל עם משרד החינוך, מנכ"ל המשרד עמית אדרי, בבקשה.

לכולם. אני רוצה לפתוח ולומר שהמשרד ערוך לכל החלופות, במגבלות שייקבעו על ידי משרד הבריאות. לכל חלופה יש משמעות של זמן ומשאבים. אני מזכיר שכבר בחודש יולי, עוד לפני פתיחת הלימודים, הצגנו חלופה מלאה שכוללת את כל פיצול מערכת החינוך החל מהגנים ועד יב' והחלופה שאתה יצאנו לדרך על פי ההנחיות, היה גנים ו-א'-ב' מלא ופיצול מ-ג' ועד יב'. אציג מצגת קצרה שבתפיסה שלה הפעלת מערכת החינוך למימוש ייעודה בתחום החינוכי הרגשי והפדגוגי מתוך בנית תרחיש מרסן לכניסת קורונה אל מוסדות החינוך. מערכת החינוך היא עוגן של יציבות עבור התלמיד, משפחתו, עובדי ההוראה והציבור בישראל. היווצרות פערים חינוכיים, רגשיים ופדגוגיים היא תופעה חמורה שעוד תשפיע לאורך זמן על החינוך וההשכלה של תלמידי ישראל ותפגע בכלכלה. הפעלת מערכת החינוך בכלל ובמיוחד בגילאים הצעירים היא תנאי לפעילותו התקינה של המשק. כפי שידוע, עלות יום השבתה של מערכת החינוך במשק מוערכת בכ-300 מיליון שקלים. ההיערכות שלנו מחייבת שהתכנית תהיה קבועה ולא תשתנה לאורך השנה. אני אסביר למה. אם צריכה להיות חשיבה מחודשת, היא תהיה רק לקראת שנת תשפ"ב. העדיפות היא לגילאים הצעירים בהפעלת מוסדות חינוך בגלל שיקולים פדגוגיים משקיים ובריאותיים. החלופה המלאה שאני אציג, מחייבת זמן והקצאת משאבים. ההקצאה צריכה להיות מידית ותחילת היישום שלה על ידי הרשויות, המחוזות, מנהלי בתי הספר במתכונת המוצעת, דורשת 5 שבועות מאישור התקציב. צריך לגייס כוח אדם, לעשות הכנות לוגיסטיות וכו'. ברשותך, מה זאת אומרת שזה צריך להיות חמישה שבועות מגיוס התקציב? אתם מדברים על כוח אדם, הכנות לוגיסטיות וכדומה. אנחנו נמצאים בתוך האירוע כבר כמה חודשים, אנחנו לא ערוכים? החלופה הזאת הוצגה ביולי. לאחר מכן, לפני היציאה מהסגר היה על זה דיון והחלופה שהתקבל הייתה גנים ללא פיצול, א'-ב' ללא פיצול, כלומר חזרה כפי שיצאנו לדרך. אני מבין מהיום האחרון שיש שינוי, ראינו את זה בתקשורת. אנחנו יודעים להציג כל חלופה ככל שנידרש. מלחזור כפי שיצאנו ועד החלופה שאני אציג עכשיו, שהיא חלופה שמוכרת לכל הגורמים. מה ראיתם היום בתקשורת? איזה שינוי יש? אנחנו מבינים שיש שינוי של בקשה לפצל את א' עד ד'. מי קובע את זה? משרד הבריאות. אלה מגבלות בריאות. אנחנו יודעים להפעיל מערכת מלאה ומערכת מוגבלת על פי הנחיות בריאות. לא יושב שם נציג של משרד החינוך? בסוף אפשר לייצר אוטופיה איך שאנחנו רוצים, אם לא מדברים אתכם ואם לא נמצאים שם אנשים מהשטח, לא מספיק נציגים של משרד החינוך, אלא גם אנשים מהשטח, מנהלים, מורים גננות, מי שצריך לתפעל את זה. אם הם לא נמצאים בשיח אנחנו יוצרים ניתוק בין קבלת ההחלטות לבין מה שאפשר ליישם באמת. אין שיח משותף אתם? יש שיח שלנו עם גורמי החינוך. לא מעבירים מתווה בריאותי לפני דיון. ראינו אותו היום ואנחנו מוכנים עם כל החלופות. אם תתני לי, אני אציג אותם וככל שתתקבל החלטה אילו הגבלות נדרש להגביל, אנחנו יודעים לעשות את זה. כל מערכת החינוך ערוכה לזה מיולי.

בתי הספר, כל המנהלים, כולל כל המערכת שהתארגנה בדיוק לזה מיולי. בסוף יש משמעות של זמן ומשאבים. אני תוהה ביני לבין עצמי במיוחד אחרי דיוני הוועדה שהיו עם ועדת החינוך, איך המערכת ערוכה לפיצולים של א'-ד' כשעוד בזמנו אמרנו שיש להשאיר את ג'-ד' כמקשה אחת ולפצל ה'-ו' כדי לאפשר להם לחזור. אני יודעת שיש בעיה מבחינת המיקום הפיזי. ג'-ד' מפוצלים כבר עכשיו. ה'-ו' היו לפחות יומיים בחלק שנשאר מג'-ד', כי הם היו 5 ימים, אני חושב שלא כדאי לחזור אחורה. תאמר לנו לאן פנינו. ה'-ו' עבדו במתווה מסוים. חטיבות הביניים והחטיבות העליונות עבדו מפוצל. אנחנו ערוכים לכל חלופה שתהיה. יש עניין של מגבלת בריאות. אני אציג את החלופה המלאה וככל שיתקבלו החלטות אחרות אנחנו יודעים לעשות חלופות אחרות, כולל החלופה הקיימת: גנים מלאים, א'-ב' מלא, ג'-ד' כבר מפוצל, יש את המשאבים לעניין הזה. ה'-ו' לפחות פעמים בשבוע פיזית וכל השאר למידה מרחוק. אני אמשיך עם העקרונות ברשותך. תחת ההנחיות הכלליות יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין רשויות, ישובים ומוסדות, למגזרים. אוכלוסיות ייחודיות מקבלות מענה ייחודי. בחלק מהמקומות הדברים שונים, כולל חינוך מיוחד, ילדים ונוער בסיכון וכפרי הנוער שפועלים גם במהלך הסגר. הפעלת המערכת מחייבת שיתוף פעולה מלא ביציאת אמון עם הציבור ומוקדי השפעה עיקריים, שזה חינוך, אוצר,

שלטון מקומי, ראשי ערים, ארגוני המורים. מוסדות החינוך יפעלו לפחות 5 ימים בשבוע והצהרונים, ככל שניתן, ימשיכו בקבוצות קבועות. מילה על השלכות הקורונה על תלמידי ישראל, אני מחזיק מחקרים מגבים, תמצתי את זה לפגיעה ברכישת מיומנויות יסוד קריטיות בגילאים הצעירים, רכישה שמתקיימת באמצעות אינטראקציה עם בני אותו גיל ועם המבוגרים. תלמידי התיכונים לקראת בגרויות וזקוקים למסגרת חינוכית. משק פתוח ללא מסגרות חינוך מגביר נשירה והתנהגויות סיכוניות וכבר רואים את זה. שני שליש מהילדים חווים קושי אישי כתוצאה ממשבר הקורונה, עלייה בדיווחים של תלמידים שחווים מצוקה וחרדות. אתמול עשיתי שולחן עגול עם כל מערך השפ"י שלנו. מעניין לראות מה ההשלכות ומה המשמעויות של המצב הנוכחי. עליית השימוש בזמן מסכים מעלה את רמות הדיכאון והעצבנות. הפגיעה בתוך הבית. הקושי לאתר מקרים שבדרך כלל מתגלים פיזית על ידי עובדי הוראה במוסדות החינוך. כמובן גם כל נושא הבריאות. יש לי מסמכים שתומכים בכל זה. אני אגש למתווה עצמו, שהוא החלופה המלאה. אני מזכיר שכבר ביולי הצגנו חלופה כזאת. זו חלופה מלאה וקיצונית. הגנים, 6 ימים בשבוע, מפוצלים לשתי קבוצות. כרגע יצאנו לדרך באופן מלא, על פי הנחיות הבריאות. א'-ב' מפוצלים 5 ימים בשבוע לשתי כיתות ביסודי. ג'-ד' מפוצלים 5 ימים בשבוע לשתי כיתות ביסודי. לשאלתך, ה'-ו' 5 ימים בשוע יצטרכו לעבור למבנים של העל יסודי וז'-ט' וי'-יב' ילמדו לפחות יומיים בשבוע, כולל למידה מרחוק, מפוצלים וכנראה במשמרת שניה. זו חלופה מלאה שאליה נערכנו ואותה אנחנו יודעים להפעיל במשמעויות הבאות. המשמעויות הן 7.5 מיליארד ל-5 שבועות מיום קבלת התקציב. כאשר מורידים את הגנים, אם הם נשארים כפי שהם, אז המשמעות של הגנים יורדת. בא'-ב' נידרש להוסיף עד 13,000 משרות כפי שעשינו בג'-ד' שזה כבר קיים וללא שינוי. כנ"ל בה'-ו', כולל עלויות נוספות של מעבר לעל יסודי. ז'-יב' עלויות של משמרת שניה ותוספות קטנות. יש משמעויות בעיקר של היסעים, כי אם גם כאן יוטלו מגבלות כפי שאנחנו מבינים, אז אלה המשמעויות. מבחינתנו 5 שבועות מיום קבלת תקציב אפשר להגיע לחלופה כזאת, שהיא חלופה מלאה לחלוטין. כל מערכת החינוך מפוצלת בקבוצות. שתי שאלות, קודם כל בגנים, ראשי הרשויות הציגו כאן לפני כשבוע, אפשר לעבור לחמישה ימי לימוד ואז לא יצטרכו לעבור כל הגננות והסייעות המשלימות? אפשר לעשות את זה נכון יותר גם בלי הפיצול בזמן הנוכחי. השאלה למה משרד החינוך לא מאמץ את זה? אני יודעת שיש ראשי רשויות בשטח שכבר רצים עם זה. נפריד בין הגננות לסייעות, יש פער בסייעות. אני רק רוצה לומר לך ש-70% מהגנים, בהחלטה כזאת, יעבדו 4 ימים ופחות כי הגננות המשלימות זה לא רק 5 ימים, זה מיום ועד 5 ימים. גננת משלימה עוברת שלוש עד ארבע פעמים בשבוע לכן אפשר לתגבר. אנחנו במקום שאנחנו רוצים לעזור. רוב הגננות המשלימות עוברות שלושה גנים, אפשר להפוך אותן לצוות קבוע, להשאיר את הצוות קבוע רק 5 ימים, אולי אפילו לצמצם את השעות ואז יש תגבור באותו גן. אנחנו מרוויחים גם בהיבט הבריאותי, שרוצה שיהיו לנו צוותים קבועים עד כמה שאפשר וגם מרוויחים כוח עזר אמיתי שיוכל לסייע משמעותית במהלך היום. שווה לדבר עם השלטון המקומי וללמוד מהם איך הם עושים את זה, כי הם משיגים אותנו בהרבה דברים בניהול המשבר בכלל ולדעתי גם מבחינת מערכת החינוך יש להם מה לתרום. אני לא רוצה לרדת לפרטים אבל אני מסביר שביטול המעבר בין גנים מוריד אותנו ל-4 ימים ואפילו פחות. לכל דבר יש משמעות. בוא נראה איך עושים את זה. לא נתווכח בינינו כי זה מיותר. יש רשויות שכבר עושים את זה, שווה לדבר אתן ולראות איך זה קורה. דבר שני, ה-13,000 משרות תוספתיות. אנחנו יודעים כמה היה קשה לגייס בסיבוב הקודם. אנחנו יודעים שנכנס כוח עזר שהוא או עובדי הוראה שנפלטו מהמערכת מסיבות אמיתיות ומוצדקות או אנשים שבכלל לא עברו שום הכשרה, שפוגשים את הילדים הצעירים שלנו משלבים מאוד ראשוניים, כולל במקצועות הליבה של מתמטיקה, עברית ודברים שצריך את הבסיס כמו שצריך. איך אתם מתכוונים לעשות את זה תוך 5 שבועות? יש היערכות מקדימה או שאנחנו שוב מתחילים את הכול מחדש? ראשית, חלק מכוח האדם גויס וחלק הם עובדי הוראה שהרחבנו את משרתם. אין טעם להיכנס לפרוצדורה, אבל בסוף העבודה היא שג'-ד' עובדים במפוצל מתחילת השנה. גם עוזרי החינוך שגויסו על ידי הרשויות ואנחנו נמצאים שם ורואים, הם אנשים איכותיים שאבדו את משרתם, שלחלקם יש זיקה לחינוך. בסך הכול זה נותן מענה ומענה טוב בזמן הזה. אני בקשר עם לשכת התעסוקה,

יש לא מעט כאלה, ביום הראשון או השני שהפצנו את הקריאה לעניין הזה קבלנו אלפי פניות. אבל לדבר הזה יש משמעות של זמן ומשאבים, כפי שאמרתי. יש משהו נוסף שאתה רוצה להציג? ככל שנבין מהם המגבלות הנדרשות, נדע להציג את המשמעויות. עוד לא קבלתם את המגבלות הנדרשות? קבלנו לגנים. קבלנו מצגת עקרונית שדברה על כך שא'-ב' מלא. כיוון שהתכנית היא לא תכנית מהיום, היא תכנית שהייתה מוכנה בחודש יולי וחודשה לפני הסגר, אנחנו ערוכים לכל החלופות. מזאת שמחזירה את המערכת כפי שהיא ועד לזאת שמגבילה אותה ומביאה אותה לחלופה המלאה. אתם ערוכים אם יתנו לכם הודעה מוקדמת של 5 שבועות. מיום קבלת התקציב. אבל המערכת, מכיוון שהיא מיולי, ארגנה אותה ככזאת שתדע להפעיל מנגנון כזה, אנחנו ערוכים לזה. תודה רבה. אין ספק שמבחינת הרעיון ובניית המצגות אתם ערוכים ומבינים את המשמעויות. מבחינת החיבור עם משרד הבריאות, זה שאנחנו עוד לא יודעים מה משרד הבריאות מצפה ורוצה, גם אחרי כל כך הרבה חודשים שאנחנו בתוך האירוע הזה, בעיני זה לא טוב, כי זה אומר שאנחנו כל פעם נערכים מחדש כשאנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים מסגר. זה שאנחנו צריכים 5 שבועות כדי להיערך זה אומר שאנחנו ממש לא מוכנים. בקיצור, אנחנו ממציאים את עצמנו כל פעם מחדש ואפשר רק להצטער על זה. אני יוצאת בקריאה בשם הוועדה, גם אליכם וגם למשרד הבריאות לסגור את כל מה שצריך לפני שנגיע לרגע בו אנחנו נצטרך ליישם, כי בסוף יש ילדים שנמצאים בבית. הצגת יפה את ההשפעות הכול כך קשות על הילדים. יש משפט שמלווה אותי, שמעתי אותו לפני שבוע וחצי מאחת הפסיכולוגיות שאמרה שהילדים מדווחים על זה שנמאס להם להיות קובייה על המסך. זו אמירה קשה שמקפלת בתוכה את הכול. צריך לעשות את כל מה שנדרש מאתנו כמערכת, כדי שבלחיצת כפתור, ברגע שמחליטים שאנחנו פותחים את המערכת, כדאי שנחליט כמה שיותר מהר, בצורה זהירה ואחראית כמובן, במתווים ששומרים על בריאות הילדים אבל מאפשרים להם את הדברים האחרים שהם צריכים, שנדע ליישם את זה ולא נצטרך עוד חודש כדי להיערך. תודה על הסקירה, יש לי שאלה על הגילאים הבוגרים, העל יסודי, במיוחד כיתות יא'-יב'. הם האחרונים בתור לחזור אבל הם פספסו בשנה שעברה חצי שנה, הם הולכים לפספס את שנת הלימודים הנוכחית ואנחנו יודעים מה המשמעות שתעודת הבגרות תהיה או לא תהיה. לא כולם יודעים ויכולים להגיע להישגים גבוהים בלמידה מקוונת. מי יזכור בהשכלה הגבוהה בעוד כמה שנים שזה דור הקורונה שנפגע מאוד. יהיו הרבה מאוד קשיים ולצד המאמץ להחזיר את השכבות הנמוכות כדי לאפשר להורים לצאת לעבוד, אנחנו מחויבים גם להם ואני רוצה לשמוע

אם אנחנו ממשיכים כך, כי אם נגיע לינואר, במרס הם מסיימים את הלימודים.

השאלה שלך היא לגבי הבגרויות?

שאלה שנייה לגבי הבגרויות, תוצאות מבחני הבגרויות של קיץ 2020 טרם הגיעו. זה משפיע גם על המשך ההיבחנות של אלה שרוצים לגשת למועד חורף וגם להרשמה ללימודים אקדמאיים. למה זה מתעכב ואם יש לך הערכה לגבי מועד הפרסום? תודה ובהצלחה. אני אחזור בקצרה על הדברים בגלל שנותקת, אנחנו יודעים שאם לפי המתווה שלכם אנחנו נכנסים לינואר, אז במרס אמורים תלמידי יב' לסיים את הלימודים, גם אם נאריך מעט,

מה יהיה גורל הבגרויות שלהם? הרי בסופו של דבר זה ישפיע גם על הכניסה שלהם אחר כך לעולם האקדמי ויש לזה השלכות ארוכות טווח גם לאחר מכן. דבר שני, תוצאות הבגרויות של 2020 טרם התקבלו, יש

תלמידים צריכים לדעת אם הם ניגשים למבחנים חוזרים או לא. לא רק זה, אם אפשר להוסיף לגבי תעודת הבגרות, יש סטודנטים שנרשמו ללימודים באקדמיה והתנאי שלהם לקבלה הוא שתהיה להם תעודת הבגרות. אנחנו כבר חודש וחצי, כל החברים פה מוצפים בפניות של סטודנטים שמחכים לדבר הזה וכל הזמן אומרים בימים הקרובים ועד עכשיו אין כלום. הבגרויות כפי שידוע, מועדן הוארך כדי להתאים את המצב והם יפורסמו היום ומחר. לגבי הבגרות, אנחנו לומדים את הלקחים מבגרות הקיץ וניישם אותם כבר בבגרות החורף. חלק מהפקת הלקחים מהגל הראשון יצאו כבר בתוכנית הפדגוגית של שנת הלימודים הנוכחית, ביניהם היה צמצום חומר, מיקוד שלו. זה ירד לבתי הספר, קבלנו הערות. אנחנו עושים שיתוף פעולה עם מנהלים, עם מורים ובימים הקרובים אנחנו נסכם את בגרות החורף וכמובן את ההמשך. אני מזכיר הסיכום היה שהמתווה של הבגרות יהיה על 6 מקצועות חיצוניים. יש פה עבודה פדגוגית עם חשיבה, עם הפקת לקחים ועם למידה לזמן הקרוב. יש שאלה לחבר הכנסת יוראי להב ואני רוצה להוסיף שאלה נוספת. לא קבלנו תשובה למה ששאלנו לגבי תעודת זכאות לבגרות. אמרתי שהציונים יפורסמו היום מחר. אני רוצה שתתייחס לתקציב

האם התקציב הזה הובטח לכם? אתם יודעים שתקבלו אותו? או שזה עכשיו לצאת למלחמה כדי לקבל את מה שאתם צריכים בשביל המתווה? טוב שחושבים על חלופות ליציאה מהסגר וחזרה לשגרה כמה שאפשר. אבל כשמדברים על היערכות זה לא רק כמה תלמידים בכל כיתה ואיזה כיתות יחזרו, זה גם היערכות מבחינת תכני הלימודים וצמצום הפערים שרק החמירו והעמיקו במיוחד בין החברה הערבית לחברה הישראלית. האתגר והבעיה הוא שאתם מסתכלים על כל התלמידים כמקשה אחת, כל הישובים כמקשה אחת וכל האוכלוסיות כמקשה אחת וזה לא נכון. שני שליש מהתלמידים בחברה הערבית היו להם בעיות או באמצעי קצה, או בחיבור לאינטרנט או בחיבור לחשמל. האם יש תוכנית לצמצום הפערים האלה, שהם תוצאה מאפליה מצטברת ומתמשכת משנים רבות? עכשיו התלמיד הערבי משלם על זה מחיר יקר מאוד וכולנו נשלם על זה מחיר. שאלה שניה, מה עם היערכות להגן על צוות המורים והמורות? האם יש תקציב להגנה כזאת? ידענו שיש כמה מצוותי ההוראה שחלו בנגיף הקורונה כתוצאה מהידבקות שיירה מתלמידים. שבוע שעבר נפטר לצערנו מורה מסכנין כתוצאה מהידבקות מתלמיד. כחלק מהמשאבים שהתקבלו טרם פתיחת שנת הלימודים הוקצו 300 מיליון שקלים למיגון והיגיינה, זה נמצא ברשויות ומחולק למוסדות החינוך. אנחנו עושים לעניין הזה בקרה מלאה. לגבי צמצום פערים, יש לא מעט תוכניות שעסקו בזה בשנים האחרונות ואנחנו כרגע, בהנחית השר, ממקדים את כל נשוא צמצום הפערים לשני מוקדים: פערים שאנחנו ממפים כתוצאה מהקורונה, מהגל הראשון ועכשיו, יש צוות שעובד על זה כרגע. דבר שני, הסתכלות בין השקעת משאבים לפערים אמיתיים שנמצאים אצל התלמיד. אנחנו עוסקים בזה בימים אלה ואני מעריך שבזמן הקרוב נשתף את כל המערכת ונצא עם תכנית מסודרת. אני רק רוצה לומר ברשותך, אנחנו לא יכולים להיערך מראש, כשלא הוחלט מה ההגבלות על הפעלת המערכת ואם יש כאלה בכלל. לכן, ברגע שקבינט הקורונה ישמע את המלצות הבריאות ואת המשמעויות שיציג שר החינוך, יחליטו על מתווה, יקצו את המשאבים והמשרד יודע להיערך לכל תרחיש. אני מוכרחה לומר לך שזה ממש לא מספק, בטח לא אותנו ובטח לא את הציבור בבית. צריך שיהיה מאוד ברור מה החלופות. לצורך העניין, אם צריך לפצל את כל הכיתות, אם צריך לפצל רק חלק מהכיתות, כל חלופה שאתם תבחנו עם משרד הבריאות, אני לא אנכס אתך לזה, שיהיה ברור מה המשאבים שלה, מה כוח האדם שעבוד, להיערך לזה מראש. לא צריך אחרי שמחליטים, רגע לפני שיוצאים מהסגר, שזה מה שעושים, אז מתחילים את ההיערכות. אנחנו מפסידים זמן יקר. אנחנו כבר כל כך הרבה זמן בתוך האירוע הזה. צריכות להיות תוכניות מגירה מתוקצבות, מסודרות ורק מישהו צריך להחליט רגע לפני שיוצאים מהסגר, על איזו מהן הולכים. זה הסיפור וממה שאני מבינה ממך אנחנו לא שם. אני גם מבינה שאין תקציב, התקציב הזה שאתם מדברים עליו עוד לא אושר. שלא לדבר על חלוקת המחשבים שלא התבצעה עד היום ביעדים. אמרתי בתחילת דברי זו לא החלופה היחידה, זו החלופה המלאה. אנחנו ערוכים לכל החלופות. אני מזכיר שמחלקים מחשבים בזמן הקרוב - - - מה זה בזמן הקרוב? יש הרבה מחשבים שמוקצים לצמצום פערים. 7 חודשים זה בזמן הקרוב? זמן קרוב זה מחר? עוד חצי שנה? מה זה בזמן הקרוב? התחייבנו שעד אמצע ינואר 50% מהמחשבים יחולקו וההערכה היא שאנחנו גם מקדימים את הזמן. זה אומר שכמו שאמרה חברת הכנסת מלינובסקי, לאורך כל השנה בלי אמצעי קצה. מוכנים אנחנו לא. אני יכולה רק להצטער על זה ונסכם שנקיים דיון עומק, נבקש לעשות אותו עם ועדת החינוך, על כל הנושא של החינוך, גם בהיבט של אמצעי הקצה, של כל ההיערכות הכוללת.

גברתי יושבת הראש, התפרסמה ידיעה עכשיו שראשי ערים ב-15 ערים לקחו

דברנו על זה בהתחלת הדברים וביקשתי שילמד מזה.

השאלה שלי, האם גיבשתם את המתווה של החזרה ללימוד בשיתוף ההורים,

מיהם אותם נציגים, כי אנחנו מבינים שהם לא שותפו בתהליך. אני מבקשת שאלות

התלמידים והמנהלים שאף אחד לא שותף בתהליך. אם

בהמשך הקמנו פורום שותפים שאנחנו נמצאים אתו כל שבוע, שם לוקחים חלק מנהלי מחלקות חינוך, השלטון המקומי. כך שבהחלט

בסופו של

שאלת עוד שאלה לגבי ז' עד ט'. מה שראית זה המתווה שלהם.

אני רוצה לומר לגבי

כך אין כאן היגיון אפידמיולוגי. יותר מההיגיון האפידמיולוגי הזה אני רוצה לומר שני דברים מאוד קשים. המצב הנפשי של בני הנוער במדינת ישראל הוא רע מאוד. אין מסגרת, יש עליה

הם שרועים ברחובות ואין לנו מה לעשות איתם. יש כאן עניין לא מובן גם בהכללה. דבר נוסף, תלמידי יא'-יב' בינואר, שבוע אחרי שאנחנו אמורים לחזור במינימום לפי המתווה

שיתנו כללים ברורים שיאפשרו לכם לחזור ללימודים כמה שיותר מהר. כדי שלא רק נרוויח את הלימודים, אלא שנרוויח אתכם. אני רוצה לחזק את איתי על מה שהוא דיבר. שיתפת רבות את המצב של בני הנוער. אני מקווה שלא, אבל יכול להיות שיהיה לנו דור אבוד.

כאמא

אני מבקשת שנקבע דיון משותף יחד עם ועדת החינוך כדי לדון בכל הנושא של מערכת החינוך בכלל וההשלכות על התלמידים. אם במשרד החינוך והבריאות חושבים שכל ההגבלות ששמו,

מותר לצאת לטבע, אנחנו מעודדים לצאת לטבע כי אנחנו יודעים שבטבע זה פחות מסוכן, אבל אסור למורי הדרך לעבוד. או רכיבה טיפולית. אותם תנאים של ריחוק חברתי.

מדובר על זה שמותר כדורסל וכדורגל אבל אסור טניס.

את לא יכולה לענות על זה כי את בדרג המקצועי ואני לא רוצה לערבב את זה עם הפוליטיקה - אבל אם היו מאפשרים לעשות את הטיפול הממוקד כפי שהיה נכון לעשות, לא היינו במציאות של הסגר השני. לכן אני חושבת שכדאי שנפסיק לדבר על סגר שלישי. אסור לכוון לשם.

וגלים להגיד לציבור באומץ שאנחנו צריכים פשוט ללמוד לחיות לצד זה. בשביל זה מותר לעשות כאלה דברים ואסור לעשות דברים אחרים.

כשהציבור מבין הוא שומע ועושה. כשהציבור לא מבין הציבור כועס והוא הולך לאיבוד.

אבל את מתירה את הפעילות הזו. נאמר בצורה מפורשת שמותר שיהיו 20 אנשים שיתאמנו ביחד, אסור שמישהו שם

מותר לשחק טניס במגרש טניס, אבל אסור שיהיה שם

אני מבינה את השאלה. אף אחד לא ניסה להגיד שאפשר בכוונה להתאמן 20 אנשים בחוץ אבל בלי מאמן. מה שניסינו להגיד וזה גם מה שאמרנו, המגבלות בכל הארץ הם מגבלות של אזור אדום,

למה באמת? אם זה שומר על העיקרון של ההגבלות. למה הכול או כלום?

אף אחד לא אמר תלכו לעשות ספורט 20 אנשים בקבוצה בחוץ. כל מה שאמרנו,

אנחנו הולכים על מגבלות ההתקהלות החמורות ביותר בכל הארץ כי אנחנו במצב עם תחלואה

גם אנחנו מנסים לשכנע ולעמוד מול הרבה דברים. כמו שציין חברי חבר הכנסת יוראי לגבי הספארי, אני מניחה שעל פי התשובה שלך לא ביקרת שם בזמן האחרון כי אני כן ביקרתי שם, אין

את לא עונה לגופן של דוגמאות שהציגה בפניך היושבת-ראש,

אני אראה את כל ההיגיון, שהנחתי שאנחנו מראים ומסבירים בתקשורת ובעוד

אני לא מצליח להבין את ההיגיון המסדר שמאחורי זה. חבר הכנסת רזבוזוב יוסיף התייחסות ושאלה ואז תוכלי לענות

אין מצב שב-1 לנובמבר הילדים שלנו לא חוזרים לחוגי הספורט ואת זה אני אומר בוודאות שלא יהיה מצב כזה ולדעתי כולם פה מסכימים לדבר הזה. זה ההיגיון שלכם, שב-1 בנובמבר

אמרנו כל הזמן שאנחנו מתנגדים לסגר רוחבי. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לא להגיע לסגר. אמרנו ואמרנו ואמרנו וניסינו בכל הדרכים,

כולל להציע לממשלה סגרים

אמרתי אלפי פעמים בתקשורת ובכל המקומות בוועדות הכנסת ובקבינט שסגר זה לא אסטרטגיה, זה צעד טקטי שנועד להוריד מהר שיעורי תחלואה.

אם אנחנו רוצים לחיות לצד הקורונה,

אף אחד מאתנו לא מתיימר להגיע לאפס הדבקה. אף אחד מאתנו לא חושב אנחנו מנסים למגר את הקורונה, זה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים לחיות ללמוד

איש חכם עם הרבה ניסיון וידע,

אז אנחנו מנסים לאזן ולהבין שהמצב הזה בו נשארים בסגר הוא לא טוב

לא כי אנחנו רואים את הסגר כברירת מחדל, כי פשוט יקרה.

אני רוצה לעצור את הדיון כי במהות זה לא נכון שנתחיל לעבור ענף ענף.

בתחילת הדיון, שצריך שיהיה כלל, רעיון מסדר, שנדע איך אנחנו יודעים לשמור על עצמנו מפני הידבקות

ברירת המחדל היא אסור ועכשיו נגיד טיפין טיפין מה מותר. אבל נגיד בפינצטה, לא לפי רעיון מסדר, אלא לפי מה שאנחנו בוחרים.

אני מבינה את ההיגיון שלך כשאת אומרת שאם נאפשר רכיבה טיפולית,

אלה הכללים שצריכים להיות.

אני בטוחה שנוכל להתמודד עם הכול. בינתיים עוד לא התחלנו את תהליך היציאה ואנחנו כבר מפסידים את הציבור כי הוא לא מצליח להבין מה אנחנו רוצים. פה הייתי רוצה להתמקד. חברת הכנסת תמר זנדברג

שהמתווה שהוצג כאן זה לא המתווה שמקובל במשרד החינוך, אלא זה המתווה המחמיר ביותר אל מול מה שמשרד הבריאות מבקש. אז אני כבר לא יודעת איפה אנחנו נמצאים. אני רוצה להתחבר לדברים שלך חברת הכנסת זנדברג, לא ננצח את זה לעולם אם הציבור לא יבין

אנחנו מפסידים פה את האנשים. כמו שאמרת, צריך לייצר רעיון מסדר. צריך שהציבור יידע שהוא צריך להגביל את עצמו עם מספר המגעים,

אלה המערכות שמניעות את המגפה וימשיכו להניע

אני מסכימה עם חברת הכנסת תמר זנדברג,

לשמוע את הרעיונות הטובים של כולם. שמענו לא פעם את נציגת ההורים שאמרה שיש

אני בשמחה מוכנה לשבת עם כולם ולראות איך עושים את זה יותר טוב. אם כולם מגיעים מתוך רצון לעשות שינוי ולא להגיד זה רק מה שאנחנו יכולים ולא יכולים משהו אחר, אחרת לא נצליח לפתוח את השנה.

אני רוצה להגיד לך גברתי היושבת-ראש,

הענף שאותו אני מייצגת מאגד אלפי עצמאים ומפרנס אלפי

הנהגת ההורים נלחמה,

היו מלחמות קשות ונתנו לנו 6 ביום. אחר כך היו כניסות לבידוד בגילאי 3 עד 6 עקב מדריכים מאומתים.

אני רוצה להסביר מה האפליה.

במתנ"סים, למה לא לאפשר להם?

אבל אם זה עם כסף, אסור. מה זאת אומרת?

על פת

בשבוע שעבר היה פה אביעד מהשולמנים שזעק את הזעקה הזאת. כל מי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור או חברה בע"מ לא יכול לעבוד ולהתפרנס. למה? צריך

בעלי עסקים ואנשי מקצוע לא מצליחים להבין מה אומרים המתווים. הכול קשה ותמיד בדיעבד כשרגע אני צריכה לפרנס את הילדים שלי. ברשותכם באתי היום לדבר על מגזר ספציפי,

כל מה שאמר איתי מדויק להפליא.

אני לא אומרת לעבור על החוק,

לא ייתכן שבקופת החולים אפשרי טיפול אחד על אחד ובפרטי לא. זו לא רק מגפה בריאותית, יש פה מגפה כלכלית. מה קורה לעסקים שנפתחו אחרי ה-28 בפברואר, מקבלים אפס שקלים פיצוי. מה

היו מוצאים את הדרך של השמירה הרפואית הבריאותית, היו מאפשרים את זה ולא יוצרים מצב שרירותי. משפט לסיום, כתושבת דרום טיפלתי בנפגעי צוק איתן, עמוד ענן וכו'. זעקנו מתחילת המשבר לתת פיצוי. למתווה צוק איתן נאמר לנו שאין מספיק כסף. אני רוצה לספר משהו, כל החזרת עובדים, חל"ת, שימור עובדים,

פעימה שנייה, פעימה עשירית,

הדבר הזה מביא לאיבוד אמון הציבור. אנחנו עושים סיורים בשטח, אנחנו רוצים שחברי כנסת ידעו כמה הזעקה

כואב לי שהרגולטורים כמו משרד הבריאות, לא חברי הכנסת,

אנחנו מייצגים עסקים קטנים וזעירים,

לא דין עסק קטן כדין עסק גדול. עסק קטן, למשל מספרה, שנכנס אליה חולה מאומת,

הוא לא יוכל לתפקד.

צריך עכשיו, בשבועיים הקרובים, לייצר יחד עם המורים, יחד עם משרד החינוך, יחד עם הרשויות המקומיות, יחד עם ההורים וגם

צריך עכשיו לפעול ביחד,

עם הרשויות המקומיות, עם הציבור בגמישות, למצוא פתרונות. לעומת זאת אנחנו שומעים שר בכיר שמדבר על חתונות עם 200 איש, זה דבר שהוא לא

כי גם את המעט שאנחנו יכולים לקבל מהציבור אנחנו כבר לא נקבל.

אנחנו יוצרים שיתוף פעולה אמיתי עם הציבור. אבי פרץ בבקשה. שלום גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת.

מותר לכם, רק בלי מאמן. תכף נגיע למאמן. אני רוצה לתת לכם נתונים ששלחתי גם למספר הספורט, על המתווה שהמלצנו. אירחנו בחצי שנה האחרונה המון תחרויות.

אנחנו יותר קטנים, אבל אתם לא רוצים שענפים אחרים יקרסו,

אם אתם לא תעשו את העבודה בשבילנו, אני אומר לכם, זה לא איום, זה מה שיקרה.

אני זה שארגנתי את ההפגנה של הטניס בסגר הקודם,

אנחנו מאפשרים למבוגרים ולהם לא. חברת הכנסת זנדברג, זה מה שדיברנו קודם, שאין

הם לא מצליחים להבין למה

אני כבר שמה את הדבר הזה בצד. לכו תסבירו להם את ההיגיון. לכן אני אומרת שאם לא נתחיל להיות ברורים ועקביים, באמת נאבד את האנשים בדרך. פיקוד העורף קיים סקר מאוד מרשים,

שיכולים להיות כלי עבודה מצוין עבור מקבלי

ממה שאנחנו רואים, גם מאיסוף, גם מהערכת המצב שלנו מאנשים שנמצאים בשטח

מאוד מתחבר המונח שארגון הבריאות הלאומי לא מזמן פרסם, הוא דיבר

זו שאלה מורכבת

אנחנו לא נוטים לשאול על גורם כזה או

יש פורטל חירום לאומי, שבו מרוכזות כלל ההנחיות. זה מקושר למשרדי המשלה שמעבירות את ההנחיות שלהם. את מוצאת שהוא מספק? אני מוצאת שהוא מכיל את כלל ההנחיות. אני לא יכולה להגיד לכם שזה כל

האם בכל זאת יש מקום לייצר כלל שיסביר לציבור איך נכון להתנהג כדי למנוע מגעים. בבקשה. יש דיונים עם השר חילי טרופר להסתכל על כל עניין הספורט לכל הענפים. ברור שכשמייצרים אסטרטגיית יציאה למדינת ישראל ומסבירים את היגיון המסדר כמו שהראיתי

אנשים קורסים. התכנית היא תכנית של מדרגות. אם הכול הולך כמו שצריך אז בין מדרגה למדרגה זה שבועיים. במדרגה הבאה כבר יש שירותים וטיפולים ושיעורים ובהחלט אפשר שייכנסו לשם כל הדברים של בן אדם אחד על כמות קטנה של אנשים. אי אפשר לזרוק כל הזמן סיסמה של 4 חודשים,

אנשים ואם אני בפנים אני לא יכול להיות בקבוצה של יותר מ-10 אנשים. אני חייב לשמור על ריחוק של 2 מטרים ואני חייב מסיכות. אני צריך לשמור

מה הבעיה הבריאותית בזה,

כשמותר להם היום להתאמן בטניס, רק בלי מאמן. אני באמת שואל מה הבעיה הבריאותית בזה?

הבריאותי לאסור שחקני טניס להתאמן עם המאמן

פתחנו גנים 0-6 שיש בזה יותר קישוריות ממה שהיה בסגר. הנגיף הוא דיפרנציאלי. אם קוראים לזה חוג אתם תדבקו.

אם מעבירים שם כסף, אתם תדבקו. אגב, אפשר היום להעביר

מה אסור?

זאת ועוד, לא מדובר על קישוריות, מדובר בספורטאים מקצוענים שמתאמנים עם אותו מאמן. מדובר באותה קבוצה חברתית שנפגשת כקפסולה, של ספורטאים מקצועיים שמתאמנים עם אותו

כי בדרך הזו אנחנו שוב מפסידים אותם, עוד לפני שבכלל התחלנו את הדרך. כשאנשים אומרים שהם לא מבינים את ההנחיות, הם כועסים והם לא מבינים למה בנים כן ובנות לא. למה ספורטאים מבוגרים כן וספורטאים ילדים לא. למה מותר להתאמן 20

אנחנו צריכים לעשות את זה מדורג. גם אם יכולתי להגיד כרגע שאני מוסיפה את השירות הזה או את הספורט הזה או את הענף הזה, בפני עצמו היה לו רציונל,

יש הרבה מאוד אנשים שבאים, רואים את הסופר עמוס, יוצאים החוצה ולא נכנסים. אנשים יודעים שמותר להם, אבל הם מבינים שזו התקהלות ויוצאים.

שאנחנו אומרים לציבור מה מסוכן, מה אפשר,

כי למי שאין מה להפסיד למה שבכלל ישמע לנו?

כדי שכל אחד ישמור על עצמו ויתרום את חלקו הקטן למאמץ הכולל של כולנו.

אני יכולה להבטיח לך שנמצא את הציבור אתנו ובמקום אחר לגמרי ממה שאנחנו נמצאים היום. ההתנהלות שלנו כרגע,

הראשון ולא ירחק היום שפשוט נאבד את כולם. עדיין לא

אז שיבטלו את הצהרונים, להיות הוגנים עד הסוף. שאלה נוספת בנושא של רפואה משלימה. אנחנו מבקשים שיפתח מכיוון שגם כאן

אני עצמי חולת פסוריאזיס כבר 40 שנה. חולים אלה עושים את הטיפול שהלם בים המלח כשטבילה היא גם בים וגם בשמש. בגלל שזה המקום הנמוך בעולם זה הטיפול שלנו. בדרך כלל החודשים הטובים לטיפול בשבילנו

במאי, כשהיינו צריכים לרדת

מה שקורה הוא שחולי הפסוריאזיס שעושים

רובנו הגדול לא טיפלנו בעצמנו בגלל הסגר. נניח מוותרים על בית המלון ואנשים יסכימו

כשסוגרים את הים אז באופן אוטומטי גם ים המלח נסגר והטיפול שלנו

עד כמה שאני יודעת לגבי הידבקויות בבתי המלון, עם כל זה שאנשים באים מערים אחרות לתקופות

המלון עוד לא יודעים איך תהיה הבדיקה שצריכים להביא. הם צריכים לעשות גם בדיקות לעובדים והם רוצים להפיל את זה על אורחי המלון, שאנחנו נשלם את הבדיקות.

היום את יכולה לנסוע לים המלח.

המגבלה היחידה היום זה בתי המלון? כן. היום זה רק בתי המלון. אפשר לנסוע ולהיכנס

טיפול בים המלח הוא בערך שבועיים עד

גם זה בריאות לא רק קורונה.

אני בא לדבר בשם גני החיות בארץ. הוועדה הזאת דברה על הנקודות שבאמת מטרידות את

הוועדה הזאת בעיני היא ועדה פונקציונלית

מעין קיבעונות גבוהים בלי שאנחנו בודקים

אנשים מדברים בהמון היגיון כשהתשובה היא,

בלי לבדוק את הדקויות ואת האבחנות הדקות שיש בין הענפים השונים. בהמשך לזה אני רוצה לדבר על הספארי

אבל אי אפשר במקום שנמצא ממש סמוך, פארק אקסקלוסיבי שאנחנו מסוגלים לווסת את כמות האנשים הנכנסים,

שבילי מכוניות שיכולים לשמור על קפסולה של אותה משפחה גרעינית בתוך המכונית,

למה? אין שום היגיון אפידמיולוגי. אתה יושב ברכב, עובר בשער אחרי ששילמת באינטרנט, נכנסת מבלי לפתוח בכלל את החלון. אין היגיון בזה שמשפחה או קבוצה קטנה

הם אלה שמאבחנים את הספארי ואת גני החיות האחרים מסיבות לא ברורות.

בשטח הפתוח ומבלי לפתוח את

למה פארק לאומי, שם אין שום השגחה וויסות של אנשים אפשר ובתוך גן חיות, כשאפשר לווסת את כניסת האנשים,

אין שום היגיון אפידמיולוגי. כשפניתי לפרופ' גרוטו ולמנכ"ל חזי לוי, לא

לקבל

כמו החשש ששחקנים ישתו מאותו בקבוק מים, גם כאן

שיתקהלו מול כלוב.

יש פקחים שמסתובבים ומפקחים. חשוב להבין שהספארי, שלא כמו מוזיאונים בהם

חתמתי לא מזמן על הלוואה של 10 מיליון שקל, שזה רבע מתקציב הספארי, נצטרך לחתום על הלוואה בסדר גודל נוסף.

אנחנו מבקשים מהוועדה, בהיבט של פתיחת הספארי,

לייצר בין המדרגות מצב לינארי יותר של מחשבה. לא לחשוב בקפסולות ובמחשבות של הרפואה והמדע. מה שמטריד אותי באמירה של רועי שברור לי

כך גם בענפים אחרים. לכן האמירה הכללית היא שברירת המחדל שהכול סגור, למעט

אנחנו לא קיבלנו מידע על נדבקים. משרד הבריאות שהפיץ מידע על קונים למיניהם, לא מסר אפילו מקרה אחד. היו בגני החיות מאות אלפים. זה מקום שנותן את הוונטילציה לנפש.

אנחנו משקיעים הרבה פקחים עם מגפונים כדי לטפל בענייני הצפיפות ועטית המסכות. המקום מבוקר, הוא טבע עירוני.

לא קרה שום דבר רע בגני החיות,

ההכנסות הם מהקהל ואנחנו ניפגע מאוד ולא נוכל להחזיר מאות עובדים שנמצאים בחל"ת ולאפשר להם לפרנס את המשפחות שלהם. תודה. חי אלעזרי

ניטשה אמר, ללא מוזיקה החיים היו שגיאה. על פי יאנוש קורצ'אק, אתה דואג לדורות מחנך

בתי הספר הפרטיים למוזיקה הינם ככולם מפעלי חיים יוצאי דופן

לחינוך ולמוזיקה.

כאשר תלמיד שלנו מגלה את יופי הבריאה ואת

חיפשנו מתחת לכל אבן את הדרך היצירתית והטובה כדי ליצור ערך שאפשר לספק לתלמיד בנגינה בעקבות המצב ויחד עם המצב.

הפורום שאני מדבר בשמו הינו מהסגר הראשון. הפורום מורכב אך ורק כדי שנוכל להבין יחד איך לצלוח את

חזרנו אחרי הסגר הראשון.

בספטמבר ארגנו מחדש את כל המערך, הרשמות מנויים וכן הלאה ואז מיד יצאנו

כן. אלה שיעורים של אחד על אחד. יש גם פעולות קבוצתיות של הרכבים, כשבהרכבים מדובר על 7 משתתפים. אנחנו רוצים להחריג כבר עכשיו את השיעורים הפרטיים לפחות. כי השיעורים הפרטיים הם לא רק עבורנו כמורים וכבתי ספר, זה במיוחד עבור

אנחנו יכולים מאוד לעזור לציבור עצמו להבין את המשמעות של להישמר ומה לעשות, במיוחד בגילאים האלה מכיוון שיש לנו גישה ישירה לכל ילד ילד וזה חשוב ברמה החינוכית. תודה

זה ייקח חודשים להיכנס שוב לעניינים.

אני כבעל משרד ואחד שעובד בחו"ל, אני כרגע לא יכול לקבל מתווכים

את מיכאל בר זוהר נעלה מחר בזום כי הוא רוצה לדבר על נושא המתנדבים. לוסי חדידה בבקשה.

החינוך הפרטי פתח אתמול את שעריו, אחרי משוכות נוראיות, חוסר ודאות מוחלט ואין עם מי

אנחנו

לא עומדים בקריטריון ה-40 כי ההכנסה כאילו נראית הכנסה

קיימנו דיון בשבוע שעבר ויש דיוני מעקב שהם ייעודיים אך ורק לנושא שלכם. אתמול ניהלתי שיח עד השעות הקטנות של הלילה עם אגף מעונות היום במשרד העבודה והרווחה בנושא שלכם. אנחנו מטפלים בזה בדיון מקביל. ברשותך אני רוצה

אנחנו הכתובת הראשונה לשלוח לרופא העור לזהות את זה.

רפואי, אבל אני יכולה לזהות נגע בעור בכל אזור שאני עוסקת בו בגוף בהסרת השיער. אותו דבר לגבי הפדיקור

בקליניקה שלנו אנחנו עובדים במתכונת של לבוש קורונה. לבוש של מחלקת קורונה מלאה.

אני עובדת מול מטופלות גם עם מסכת שקף.

אנחנו רוצים לעבוד ואנחנו רוצים לעזור ולטפל. לא יכול להיות שייקחו לנו את הכוח הזה.

אנחנו נבקש לדעת למה בקופת חולים כן וכשזה

בלי שידעתי שאתם מוזמנים, יוצגתם כאן כבר בתחילת הדיון.

אתה לגמרי צודק במה שאתה מציג. אנחנו גם נשמח לדבר לפני סיום אם זה אפשרי. שמי טניה

לקחנו דוגמאות מחו"ל איך אפשר לעשות מופעים בחוץ, אפילו עכשיו במתווה של 10 אנשים ו-20 אנשים, כמובן תוך היצמדות להוראות משרד הבריאות. אנחנו רוצים להציג את הפתרונות האלה ולהביא את הקהילה שלנו שתוכל להתפרנס. זה מה שחשוב, להתפרנס בכבוד והלביא לחם

לעשות דברים נפלאים הרבה יותר ממה שאנחנו עושים. אני מחלקת את הדברים שלך

לגבי העניין של החזרה שלכם לפעילות,

ידועה ומוכרת. אפשר בהחלט לעשות את זה בתנאים שיבטיחו גם את הבריאות שלכם וגם את הבריאות של מי שבא

חייבים שיהיה מידע זמין,

איך נכון לעשות את הדברים ולא רק לדבר כל הזמן על